ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה וקריאה שלישית: הצעת חוק חופש המידע (תיקון מס' 9), התשע"ג 2013, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ג 2013, הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) (הארכת תקופת כהונה של מועצת הרבנות הראשית), התשע"ג 2013, תודה. תודה לסגן מזכירת הכנסת. נעבור להצעות לסדר-היום מס' 1131 ו-1132 בנושא: מדינת ישראל ללא נגיד, פגיעה ונזק לכלכלת ישראל, של חברי הכנסת מרב מיכאלי ואחמד טיבי. ראשונה תעלה חברת הכנסת מרב מיכאלי. בבקשה, גברתי. עד עשר דקות לרשותך. לאחר מכן, גם חבר הכנסת טיבי, אם יצטרף אלינו, יקבל עשר דקות, ונשמע את תשובת הממשלה מפי סגן השר אופיר אקוניס. צריך להגיד שזאת ממש תחושה של חופש גדול.

מחוץ למליאה, באודיטוריום.

תחושה של חזרה מן החופש הגדול. כן, בדיוק, אני מקווה לעמוד בציפיות של ההצגה. חברותי וחברי חברי הכנסת, אני מצטערת שנאלצתי להטריד אתכם בפגרה, אבל אני מודה שכשפניתי לכנסת וביקשתי את כינוס הפגרה, זה היה ב-5 באוגוסט, תחילת החודש. זה היה יום למחרת הפרסום בעיתון שלפיו מקרוביו של ראש הממשלה אומרים: כל אחד, רק לא היא. היינו כבר שישה חודשים ללא נגיד, אחרי ניסיונות אחדים, שמייד אפרט לפניכם, להשיג לעצמנו נגיד. המצוקה היא גדולה ובכל זאת, על הנגידה המכהנת בעצם בפועל, ראש הממשלה שולח מקורבים להגיד שרק לא היא. חשבתי שמדובר בדבר שטעון הסבר ופניתי וביקשתי שנכנס את הכנסת לדון בסוגיה.

עובדי ועובדות הכנסת היו בחופשה המרוכזת שלהם. לא אנחנו נטריח,

את עובדות ועובדי הכנסת באמצע החופשה המרוכזת, בוודאי שלא, לא יעלה על הדעת. ולכן אכן לא עלה על הדעת, ונקבע המועד של הכינוס מייד לאחר הפגרה המרוכזת. היה ברור ב-5 באוגוסט שב-28 באוגוסט, מועד כינוס הפגרה, זה יהיה לא רלוונטי, זה ייראה ישן, חדשות ישנות, עבשות, פתטיות. זאת תיראה כמו התעקשות קטנונית ומפגרת, אם תסלחו לי על המילה. והנה אנחנו, 28 באוגוסט, שבעה חודשים לאחר שהודיע נגיד בנק ישראל הקודם סטנלי פישר על פרישתו, ואין לנו מושג מי יהיה הנגיד הבא. ואמירתו של ראש הממשלה, דרך מקורביו לכאורה, כמובן, רק לא היא, עדיין מהדהדת. אז אם לא אכפת לכם ולכן, אני רוצה בכל זאת לגולל באוזניכן את סדר ההתרחשויות. עוד אפשר יהיה לכתוב על זה סאטירה טובה, אז למה לוותר? ב-29 בינואר 2013 הודיע נגיד בנק ישראל, פרופסור סטנלי פישר, לראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא יסיים את תפקידו ב-30 ביוני 2013, לאחר למעלה משמונה שנות כהונה כנגיד. בהודעה שפורסמה בו ביום מטעם בנק ישראל מסר הנגיד כי במהלך החודשים הקרובים הוא ימשיך לעסוק באופן מלא בכל הנושאים שעל סדר-יומו של הבנק, דבר שיאפשר לממשלה לנהל תהליך מסודר ומעמיק לבחירת הנגיד הבא. במסיבת עיתונאים שכינס פרופסור פישר הוא המליץ בעקיפין על היורשת שלו.

שימו לב: אני לא מתכוון להתערב במינוי של נגיד בנק ישראל הבא, אבל משנה לנגיד אמור להיות מישהו שאמור להחליף את הנגיד, ולא הייתי בוחר את הד"ר קרנית פלוג אלמלא חשבתי שהיא מתאימה לתפקיד. על-פי פרסומים בתקשורת, פרופסור פישר גם המליץ באופן ישיר על הד"ר פלוג כמחליפתו בפני ראש הממשלה. על אף ההתראה הארוכה,

שמסר הפרופסור פישר לממשלה, רק ב-23 באוגוסט, חצי שנה אחרי, הודיע ראש הממשלה על המועמד להחליפו, הפרופסור יעקב פרנקל. ועדת המינויים לתפקידים בכירים בשירות המדינה, ועדת טירקל, בראשות השופט בדימוס יעקב טירקל, התכנסה לראשונה ב-28 ביוני, שלושה ימים בלבד טרם פרישתו של הפרופסור פישר.

מ-1 ביולי, כפי שציינתי כבר קודם, מכהנת בפועל כנגיד או כנגידה, אם תרצו, אפשר להתווכח אם צריך או לא צריך להגיד נגידה. בכל מקרה, בתפקיד נגיד בנק ישראל מכהנת הד"ר קרנית פלוג, ששימשה קודם לכן כמשנה. ב-12 ביולי פורסם שבעקבות תלונה שהגיעה אליה, ועדת טירקל ביקשה מפרופסור פרנקל את גרסתו לתקרית שאירעה שבע שנים מוקדם יותר בנמל התעופה של הונג-קונג, שבמהלכה הוא נחשד בגנבה לכאורה, כמובן לכאורה, מחנות פריטים הפטורים ממס. פרנקל נדרש לתאר את פרטי האירוע ולנמק מדוע העלים אותו מידיעת חברי ועדת טירקל. פרנקל מסר את גרסתו לעניין, שמדובר באי-הבנה בלבד, ושבעקבותיה זכה להתנצלות כלפיו ולהכרת תודה על כך שלא תבע פיצויים. למרות הגרסה הזאת, ב-29 ביולי, בעקבות לחץ ציבורי, הודיע הפרופסור פרנקל שהוא מסיר את מועמדותו לתפקיד הנגיד. שבוע מאוחר יותר, כדאי לציין, ב-7 באוגוסט, הכחיש משרד המשפטים בהונג-קונג את גרסתו של פרנקל לאירוע לא התנצל ולא נעליים. ב-31 ביולי, חודש לאחר פרישתו של הפרופסור פישר ולאחר תום סאגת פרופסור פרנקל, הכריזו ראש הממשלה ושר האוצר על מינויו של פרופסור ליאו ליידרמן לתפקיד הנגיד. בעקבות הודעתם הודיעה הד"ר פלוג, המשנה לשעבר, הנגיד בפועל, על התפטרותה מתפקידה המשנה לנגיד. הגם שפורסם שעל מנת שלא תהיה תקלה נוספת שלח ראש הממשלה את ראש המועצה הלאומית לכלכלה, הפרופסור יוג'ין קנדל, שמסתבר שחוץ מאשר תארים רבים בכלכלה יש לו כנראה גם תואר בבילוש, שלח אותו לפשפש בעברו של ליידרמן. זמן קצר לאחר ההכרזה על המינוי הגיעה תלונה לוועדת טירקל על הטרדה מינית לכאורה בזמן שעבד בדויטשה בנק. ב-2 באוגוסט הסיר הפרופסור ליידרמן את מועמדותו

ב-8 באוגוסט פורסם כי ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר יאיר לפיד סיכמו על ארבעה מועמדים לתפקיד נגיד בנק ישראל: פרופסור מריו בלכר,

זה שלושה ימים לאחר שפורסם בעיתונים כי מקורביו של ראש הממשלה אומרים: כל אחד,

זאת אומרת, דרוש כל אחד לתפקיד הנגיד. ובכן, ב-8 באוגוסט הם סיכמו על ארבעה מועמדים: פרופסור מריו בלכר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, ויקטור מדינה ופרופסור

מייד התברר שמיכל עבאדי-בויאנג'ו לא שמעה מעולם על מועמדתה לתפקיד הנגיד ואף אינה מעוניינת בו. הוחלט ששמותיהם יוגשו לוועדת טירקל ומתוכם ייבחר הנגיד הבא. מיכל עבאדי-בויאנג'ו הודיעה שלא. שלושת המועמדים הנותרים הופיעו בפני ועדת טירקל בשבוע שעבר, בימים רביעי וחמישי. ב-23 באוגוסט פורסם שלוועדת טירקל הגיעה תלונה על הפרופסור צבי אקשטיין בחשד שנתן הרצאות בתשלום בזמן כהונתו כמשנה לנגיד. היום הודיע אדם מטעמו של ראש הממשלה בוועדת הכספים, שבחירת הנגיד והכרזה על המועמד הנכון מתעכבת משום שלגבי שלושתם הגיעו טענות לוועדת טירקל, והן עדיין נבדקות.

דרוש כל אחד, רק לא היא. יש לומר: הדבר הסביר לעשותו היה, על פניו, למנות את האישה שמשמשת משנה לנגיד בנק ישראל, שנגיד בנק ישראל ממליץ עליה, שטובי המומחים הכלכליים במדינת ישראל ממליצים עליה אף הם, למנות אותה באופן טבעי לנגיד הבנק הבא. האם יש לראש הממשלה בעיה עם דברים שהם כדרך הטבע? האם זו הטבעיות של המינוי שהציקה לו?

צריך לומר, רבותי וגבירותי, הוא מוסד ממלכתי. ככל מוסד ממלכתי איננו עסקו הפרטי לא של נתניהו ולא של אף אחד אחר מהשרים בממשלת ישראל. הנגיד הוא עניינו,

של כל אחד ואחת מאתנו, שכן יש לו השפעה דרמטית על הכלכלה של המדינה שלנו. לא ברור מדוע לא קיבלנו עד היום הסבר מדוע רק לא היא,

כל אחד

מ"רק לא היא"? ולמה עדיף, אגב, ייבוא של נגיד מחו"ל? מה תועלת במועמד שמוכר היטב בלונדון ובבואנוס-איירס, אבל שלא חי כאן כבר 30 שנה? האם הוא מכיר את ריקי כהן ואת מצוקותיה טוב יותר מקרנית פלוג? מה משנה מינוי מיובא לכלכלנים ולכלכלניות הישראליות? איזה מסר זה מעביר להם ולהן, ואיזה מסר זה מעביר לעובדות ולעובדי הבנק שמי שהייתה המשנה לשביעות רצון הממונים עליה, רק לא היא. גחמה אישית הופכת באופן מתמשך ומדהים זה שבעה חודשים, חברות וחברים, את מינוי אחד התפקידים החשובים ביותר במדינת ישראל לפארסה מהממת. העולם כולו, צריך להגיד, עומד ומשתאה, בתעלומה, מה דופי מצא קינג-ביבי בקרנית. האמת, נדמה שאני יודעת מה הבעיה עם קרנית פלוג, פשוט לא בדקו מספיק טוב. הרי באמת סתם קפצו למסקנות. אילו היו בודקים ודאי היו מגלים: היא בטוח נעצרה פעם, אם לא בהונג-קונג אז אולי במלזיה, היא בטח הטרידה מינית פעם, לכאורה, מתישהו, באיזשהו בנק.

עשתה משהו בניגוד לאישורים, לתקנות. פשוט לא פשפשו מספיק טוב. אולי שישלחו אותה לטירקל ונוכל להתקדם הלאה. תודה רבה לך, אדוני. תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חברי הכנסת, לפני שאני מתכבד להזמין את חבר הכנסת אחמד טיבי, שגם לרשותו יעמדו עשר דקות, אני רק מודיע שהנושא הבא על סדר-היום, לאחר שנשמע את תשובת סגן השר, ואם יהיו גם הצעות נוספות אנחנו נשמע אותן, אבל לאחר מכן הנושא הבא יהיה הצעה לסדר-היום בנושא כוונת האוצר לקצץ בפנסיה, העלייה המתוכננת במחירי הדלק,

זה שינוי בסדר-היום שנובע מכמה אילוצים. אני מודיע על זה בתחילת הישיבה, כנדרש.

אנחנו כולנו כאן על-פי בקשת האופוזיציה להתכנס ולקיים את הישיבה הזאת בתנאים, כפי שאמרה חברת הכנסת מיכאלי, של הצגה, אפילו כמו תיאטרון.

בהצגה,

אני לא בטוח שהייתם עוברים בין השורות ולא מתחשבים בדובר שנמצא על הבמה. בבקשה, חבר הכנסת אחמד טיבי. זה חלק מההצגה. זה חלק מן ההצגה. בסגנון של תיאטרון מודרני הקהל הוא חלק מן ההצגה, הבנו. אדוני היושב-ראש, מי עונה על הפנסיה? פנסיות זה השר מאיר כהן. פנסיה זאת שאלה טובה, אבל בהתלבטות בין להשאיר את המציעים ללא תשובה לבין לאפשר לשר הרווחה והשירותים החברתיים מאיר כהן להשיב בשם הממשלה, בחרתי באופציה השנייה. זה גם יישאר בלי

חבר הכנסת אחמד טיבי, עד עשר דקות לרשותך. אתה יכול לעקוב לפי השעון שם על הקיר,

אדוני היושב-ראש, אני מודה לך, רבותי חברי הכנסת, אכן, אני תוהה, תמיד כשעולה הנושא של מינוי נגיד בנק ישראל, למה מתחילים לחפש בחוץ-לארץ. יש כאן מסר? המסר הוא שכל הכלכלנים המומחים, אנשי האקדמיה כאן בארץ, הם מתחת לסף תנאי הקבלה של התפקיד החשוב הזה? וכבר היו בעבר נגידים שהיו נגידים מקומיים. לכן אני אומר שיש כאן בארץ כלכלנים, אנשי מקצוע מוכשרים, גם ד"ר קרנית פלוג וגם אחרים. אבל קשה לא להתרשם, אדוני היושב-ראש, מהפארסה של המינוי הזה, וממה שמתגלה סביב המינוי הזה, שיש לו אספקטים משפחתיים. מה זאת אומרת "אספקטים משפחתיים", אדוני היושב-ראש? כל אישה שרוצה לדעת,

אם לבעלה יש שלדים בארון, תציע אותו כמועמד לנגיד הבנק, חקירה על חשבון הממשלה. ואז הוא ייבדק חינם. אני מבקש לומר שהדברים שנאמרים בלשון זכר תקפים גם בלשון נקבה. נכון, נכון, גם אם, כמו שאמרה עמיתתי חברת הכנסת מיכאלי, לא הולכים בכיוון הזה של מינוי נגידה,

אבל הדברים אמורים גם לגבי נגיד זכר וגם לגבי נגיד נקבה. האמת היא, אני התרשמתי לפני כמה דקות מהטריאדה הזאת, של הרצוג, מרגלית וכבל, שישבו פה, וראיתי שחיליק ישב לידכם, והתפלאתי, חיליק בר. אסור שתהיה רביעייה. היא התרסקה לפני שניות, והיא ממשיכה להפריע. אדוני היושב-ראש, נקודה נוספת של בנק ישראל, בנושא שמעניין אותי מאוד, היא תעסוקה וקליטה של ערבים בשירות הציבורי. יש כ-900 מועסקים בבנק ישראל. אני התחלתי לעסוק בנקודה הזאת, של קליטת ערבים בבנק ישראל, לפני כמה שנים. אני תמיד מנסה לשאול בהרצאות: לדעתכם, כמה ערבים יש בבנק ישראל? ואז אנשים מתחילים לומר אחוזים, מספרים וכדומה. אז, כשהתחלתי לעסוק בנושא הזה, היו אפס ערבים בבנק ישראל. היו דיונים, היו מכתבים, היו מחאות,

הנגיד הקודם, גם הנגיד הנוכחי. כוונות טובות יש.

הם תמיד אמרו לי: אין בעיה עם זה. באסל היה יכול להיות נגיד מעולה. אני העליתי את זה לפני שבועיים, מה עם נגידה ערבייה? ולכן, באסל גטאס, אולי היא דווקא מבינה. למה את מפרשת כוונות? תודה, זהבה. תודה, זהבה. בשיטה הזאת עדיף שיהיה גבר. חברי הכנסת, בבקשה. אני דווקא שייך לפוליטיקאים שלא מבטלים מתחרים פוליטיים, בניגוד לאחרים.

איך זה בא לידי ביטוי? למשל, אני הרשיתי לך לקחת את עיסאווי פריג' לרשימה שלך. הוא הבין שזאת מחמאה. ולכן שאלתי כמה ערבים יש בבנק ישראל, והתברר שיש אפס ערבים בבנק ישראל. אחרי דיונים ומחאות אני קורא ידיעה חשובה בעיתון, חבר הכנסת ריבלין, על בשורה, שמספר הערבים בבנק ישראל, זו המשמעות, עלה לאין-סוף. לשניים. לא, לא לשניים. מאפס לאחד זה אין-סוף, אדוני.

מאפס לאחד זה עלייה אין-סופית. במתמטיקה זה עלייה אין-סוף. זה רק בתורת הגבולות. הייתה הודעה לתקשורת: נקלט ערבי בבנק ישראל. נקלט ערבי בבנק ישראל, אתה מבינים מה? מה הוא עושה שם? מה הוא עושה שם, שואל חבר הכנסת שטרית. אז אני רוצה לספר לכם על מודעת דרושים שפרסם בנק ישראל לפני מספר שנים. לדעתי אתם תיאמתם. לא, יש לי תשובה לכל שאלה. הייתה מודעת דרושים: דרוש מונה כספים בבנק ישראל. למטה, בכתב קטן,

רצוי

אמרתי: רבאק, אתם מונים כסף תחת אש?

והמודעה התבטלה. הסעיף התבטל. אבל הערבי שהתקבל אז דווקא היה במחלקת כלכלה. הוא היה כלכלן בבנק, מוצלח. הוא עזב ולא הועזב. אחרי שהוא עזב, נשארו ללא. בגלל זה ירדו לאפס. חזרו לאפס. חזרה, ירידה, למדנו, חבר הכנסת מיכאלי, אין-סופית. הייתה עלייה אין-סופית,

נדמה לי שהיום, אני לא בטוח, נדמה לי שהיום יש או אחד או שניים או שלושה או ארבעה. הם לא קבועים, חבר הכנסת ישראל חסון.

הם ארעיים. כמו רוב העובדים הערבים בחברת החשמל, אגב.

כדי להיות הגון, אבל רובם ארעיים. ולכן אני תוהה: מה, אין כלכלנים, מנהלי חשבונות, סטודנטים, כאן בירושלים, שיכולים להתקבל לבנק ישראל? לא שלושה, לא ארבעה, 20, 30. תנו לי להיסחף. אומרים לי נסחפת, תנו לי להיסחף.

ב"סופר-פארם", יותר מ-30% מהרוקחים הם רוקחים ערבים. גם בשדרת ההנהלה של "סופר-פארם" יש מספר גדול של מנהלים, והחברה רווחית. וביטחון "סופר-פארם" לא נפגע.

יש קונספט אצל המנהלים, הכול,

כדור שמחלימים ממנו, חבר הכנסת כבל. ולכן, זה כמו הרופאים הערבים בבתי-חולים.

כמה בתי-חולים שכשאתה נכנס בשבת אתה יודע מה אתה פוגש.

למרות זאת אתה נכנס, אתה מנותח. הרופא הערבי פותח לך את הבטן וגם סוגר אותה, למרות שאתה יהודי,

והרופא הזה, כשהוא מגיע לנתב"ג, דווקא חולה פוטנציאלי שלו לשעבר, שעובד כסלקטור, אומר לו: תוריד את המכנסיים, תוריד את החגורה.

פותח וסוגר.

מחזיר לו טובה כנגד טובה. חגורה כנגד סכין ניתוח. בבקשה, אדוני.

אני מעלה את הנקודות האלה כהמשך לעבודתה של הוועדה הפרלמנטרית. הערבים נהיו מסתערבים. כן. המסתערבים הורגים לאחרונה. אם תיפתר הבעיה, יבטלו סוף-סוף את הוועדה שלך. הוועדה לא הוקמה. עדיין לא הגשתי בקשה. היא כבר נסגרה. עדיין לא הגשתי בקשה להקים את הוועדה. במשרד הרווחה

עלה על 10% תזכיר שהיו משרדים שכן עשו דברים כאלה. היעד של ממשלת ישראל. למרות שהשיעור שלנו באוכלוסייה הוא 20%, היעד שלה היה 10%. אז יש שני משרדים, נדמה לי, תרבות ורווחה, שהגיעו ליעד הממשלתי, שהוא לא היעד שלנו. יש משרדי ממשלה, אדוני יסיים בבקשה.

יש משרדי ממשלה שהאחוז של הערבים בהם מתקרב לאפס. יש גם חברות ממשלתיות שהשיעור של הערבים בהן מתקרב לאפס. אנחנו מדברים על מדינת ישראל 2013, וזה ציון לגנאי. אני אסיים בזה שאצטט עבודת מחקר מקצוענית, שאומרת שמדינת ישראל, המשק הישראלי מפסיד כל שנה כ-40 מיליארד שקל בשל העובדה שערבים לא נקלטים במשק ובכלכלה הישראלית. יש כאלה שלא רוצים לעבוד. הערבים רוצים לעבוד, אבל הדלתות סגורות בפניהם. תודה, אדוני.

לחבר הכנסת אחמד טיבי. אנחנו נשמע את תשובתו של סגן השר אופיר אקוניס. ואני אזכיר בינתיים, בעקבות ההרצאה המאלפת של חבר הכנסת טיבי, כולל פתיחת וסגירת בטן בשבת, שהנושא הוא מינוי נגיד בנק ישראל. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

גם סגרת טוב. בקרוב ימונה נגיד חדש לבנק ישראל. אני אינני רוצה, זו תהיה קרנית פלוג? אני לא רוצה להתחייב שזה יקרה עוד לפני ראש השנה.

אבל תהליך המינוי בעיצומו.

ביום ראשון, 25 באוגוסט 2013, הופיע ראש הממשלה בפני הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים, היא ועדת טירקל המפורסמת. ולאחר שהוועדה

כי אין מניעה למינוים של צבי אקשטיין, ויקטור מדינה ומריו בלכר לתפקיד,

יכריעו ראש הממשלה ושר האוצר מי מבין השלושה יובא לאישורה של מליאת הממשלה.

אני מאמין, אדוני היושב-ראש, שכל מי שייבחר יזכה לברכת הדרך ולברכת הצלחה מכל סיעות הבית.

בלי

תודה לחבר הכנסת אופיר אקוניס, סגן השר המקשר בין הממשלה לכנסת. חבר הכנסת מאיר שטרית ביקש להציע הצעה נוספת

אדוני היושב-ראש,

גברתי, את יודעת שאני לא יכול לבקש ממנו אורך מינימום לתשובתו. מה שהיה לו לומר, מה שנמסר לו, הוא מסר.

איזה כבוד לכנסת. זו זילות עבודת הכנסת. ככה הקימו את הממשלה הזאת, ככה אתם נראים. בשביל זה כינסנו את המליאה, בשביל לקבל תשובה כזאת? תודה, חברת הכנסת זהבה

עליהם טענות כלשהן. ובאמת, מניסיוני כשר משפטים, לפני כינוס ועדות למינוי שופטים היינו מקבלים לעתים מכתבים נגד אותם מועמדים, והיינו בודקים את כל

בצורה הזאת, בצורה מושכלת, מי שהולך לתפקיד ציבורי ידע שהוא צריך לחשוף את עצמו, אבל זה ייעשה בצורה מבוקרת. תודה רבה.

שלכם, תודה לחבר הכנסת אבישי ברוורמן. אני מבין מסגן השר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הכנסת אקוניס, שבעצם זה לא נאמר לפרוטוקול, אבל אתה תודיע לפרוטוקול מה אתה מבקש לעשות עם

היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חושבת שפארסת אי-מינוי הנגיד, ואולי אפשר לקרוא לזה בשם יותר

את כיתה א' בעצם לא יוכלו להגיע להשכלה הגבוהה, לא יוכלו להגיע להשכלה מספקת. והשכלה לא ראויה מביאה לכך שתהיה להם פרנסה לא ראויה, ופרנסה לא הולמת, שלא תבטיח את עתידם. אנחנו משחזרים את מצבם של אותם אנשים שלא מצליחים להגיע למקומות שאנחנו רוצים שהם יגיעו. אנחנו משחזרים את זה באותם מקומות. ומי נפגע מכך? הרי כשאנחנו בודקים את הנתונים, הנתונים האלה אינם סוד, אנחנו מגלים שאלה שאינם מגיעים לי"ב, אינם מגיעים לתעודת בגרות, אינם מגיעים להשכלה הגבוהה, הם אותן קבוצות מוחלשות. אנחנו מדברים שוב על פריפריה, אנחנו מדברים שוב על מגזר חרדי,

אנחנו מדברים על אלה שמראש אנחנו רוצים לחזק אותם, ולהעלות אותם, ולהפוך אותם לקבוצות יותר חזקות באוכלוסייה, וזה לא מה שקורה. אנחנו מחלישים יותר ויותר את החינוך הציבורי, אנחנו מחזקים מסגרות פרטיות, חצי פרטיות, ובעצם מפריטים לא רק את החינוך, מפריטים את העתיד של הילדים שלנו. מערכת החינוך הפכה להיות בעצם סוג של גורם שמשמר את המעמד החברתי הנמוך של קבוצות באוכלוסייה. כן, אנחנו עושים את זה. זו לא מקריות, זו שיטה, זו מדיניות. אם לא נעביר יותר כספים לפריפריה, ופריפריה היא לא רק גיאוגרפית, פריפריה היא גם חברתית, בהרבה מקומות בארץ יש פריפריה ויש מרכז באותה עיר, שיכולה להיות במרכז הארץ, אבל אם לא נעביר את הכספים למקומות המוחלשים, אם לא נחזק שם את המורים, אם לא נהפוך את המורים לאנשים מרוצים,

שבאים לבית-הספר עם חיוך, עם אידיאולוגיה, עם שאיפה להצליח ולחזק את הילדים, שיש להם מקום לשבת עם ילד, ללמד אותו ולחזק אותו, אנחנו נכשלים בכל הנושא של ריבוד חברתי, אנחנו נכשלים בקידום כל נושא חברתי וכלכלי במדינת ישראל. אז אנחנו מדברים על כך שמקשים מיום ליום על האוכלוסייה פה,

החינוך הוא לא כמו שאנחנו היינו רוצים שיהיה. ואז באים ואומרים: בואו נקצץ 10% מהפנסיות. אין כסף, אין מספיק כסף בריביות של הפנסיות, צריך לשבור, לפתור את משבר הפנסיה, אחרת כולנו נהיה עניים כשנזדקן. אבל הפתרון צריך לבוא ממקום אחר. הפתרון הקל ביותר הוא לבוא לאוכלוסייה ולקחת עוד ועוד מסים, לבוא לאוכלוסייה, לקצץ לה מהפנסיה, לבוא לאוכלוסייה ולקחת עוד מס על דלק. ואני לא נגד מיסוי, אני חושבת ששירותים חברתיים זה דבר חשוב מאוד, והמיסוי הוא מה שבעצם מחזיק את השירותים החברתיים. אני בעד יותר שירותים חברתיים של המדינה. אני חושבת שצריכים להיות יותר תקציבים לרווחה ולבריאות, ובוודאי ובוודאי לחינוך. אבל האופציה הקלה בעצם של הממשלה היא, שוב: להעלות מסים על דלק, לקצץ בפנסיה, במקום בעצם לבדוק מה האחוזים שנגבים על-ידי מנהלי הפנסיה. אני מסיימת.

לא לא, יש לך עוד שתי דקות. אוקיי. הסיבה היחידה והאמיתית לכך שקרנות הפנסיה הפכו להיות מדוללות היא שהעבירו אותן לידיים פרטיות. שוב אנחנו מגלים שההפרטה היא בעוכרינו. שוב אנחנו מגלים שההפרטה מביאה, שוב, להבדלים ופערים חברתיים קשים ביותר. אז אין לנו נגידה, כי לא רצו למנות אישה, וחיפשו נגיד שיהיה חלק מסוג של לובי כלכלי רגיל, שמאז ומתמיד קיים פה. ממשיכים לשחזר את אותו תקציב חברתי שלא השתנה בעשור האחרון. אין פה שום שינוי, והמחאה החברתית כאילו לא הייתה. בעצם מצפצפים על הציבור. בואו נגיד את האמת: מצפצפים על כולנו, ובמידה מסוימת כנראה אנחנו שותקים, כנראה אנחנו לא מספיק מתרעמים. כי אם רוצים עכשיו גם לקצץ לנו בפנסיה ולהעלות את מחירי הדלק, כנראה אנחנו שותקים. אז הפסקנו לשתוק. אנחנו נמשיך לזעוק את זעקת הציבור, ונקרא לציבור להצטרף אלינו.

תודה לחברת הכנסת מיכל רוזין. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת יצחק כהן, באותו נושא: כוונת האוצר לקצץ בפנסיה, העלייה המתוכננת במחירי הדלק,

והקיצוץ בקצבאות הילדים. עד עשר דקות לרשות אדוני. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר, אנחנו ערב ראש השנה תשע"ד, ועשרות אלפי משפחות נחתה עליהן חרב הקיצוצים בבשר החי, במלוא המשמעות של המילה, עשינו חשבון, זה לא מצחיק, ד"ר קול.

לא מצחיק. היה לך איזה שר חינוך שקיבל התקף צחוק היסטרי בגלל איזו אסוציאציה סקסיסטית, אבל זה לא מצחיק.

עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי משפחות נכנסות לחג, לראש השנה כאשר ממשלה בלי שום סיבה כלכלית הנחיתה עליהן באבחת גרזן קיצוץ של מאות ואלפי שקלים בחודש. עשינו חשבון: אברך שלומד תורה בארץ-ישראל, בממשלה שמכהנים בה גם אנשים מהבית היהודי קיצצו לו, ועם ארבעה ילדים, הוא מקבל קצבה כלשהי מהכולל, קצבה עלובה, קיצצו לו מההכנסה השוטפת שלו 1,350 שקל בחודש. משה גפני, אברך עם ארבעה ילדים קיבל הפחתה של 1,350 שקל בחודש, כולל, כולל הכולל. גפני, זה לא מצחיק. חברת הכנסת מיש עתיד, זה לא מצחיק. לא לא, אני צריכה לדאוג לתנאים ולשכר שלך? לא, לתנאים ולשכר, לא לא, את לא מקשיבה גם. יש לכם עוד

יש לכם בעיית קשב וריכוז. יש לכם שר חינוך שביטל את מבחני המיצ"ב, ביטל את מבחני הבגרות, ביטל,

בסוף תהיה איזו קייטנה, ביטל, הכול מבוטל.

מה ילמדו, אני לא יודע. יחשבו, ואיך נדע מה ילמדו?

לפגיעה קשה מאוד במשפחות האלה,

בלי שום סיבה כלכלית, אגב.

אני אומרת משהו חיובי, למה להפוך את זה לשלילי? כל הפסילה נובעת מזה שיושבת-ראש האופוזיציה,

על קרנית פלוג. זה

הבית היהודי, לא תוכלו לרחוץ בניקיון כפיכם בהתקדש ימי החג. תצטרכו בנוסף לכל אשר תכו בגללו על

חטאנו, פשענו,

תצטרכו לומר למה אתם פוגעים במשפחות עם הילדים האלה.

לצורך הגשמת יעדי התעסוקה למגזר הערבי אושרו בשנים האחרונות שש החלטות ממשלה המקצות תקציב תוספתי של 4 מיליארד ש"ח עד שנת 2016 לטובת תוכניות ייעודיות לאוכלוסייה הערבית. תוכניות אלה יתמקדו בתחום התעסוקה,

נגישות תחבורתית,

תשתיות וביטחון אישי. במסגרת התוכניות האמורות יוקמו 21 מרכזי הכוונה תעסוקתית ייעודיים למגזר הערבי, ייושמו תוכניות להשלמת השכלת יסוד, ייפתחו מסלולי הכשרה מקצועית, יונגשו לימודים אקדמיים למועמדים פוטנציאליים, יפותחו אזורי תעשייה ותעסוקה ברשויות הערביות, ייבנו מעונות יום במגזר הערבי, יורחב מערך החינוך הטכנולוגי לנוער ערבי, תינתן העדפה מתקנת לנשים ערביות במבחני התמיכה לסבסוד מעונות יום וייושמו צעדים נוספים. יישום תוכניות ייעודיות לעידוד התעסוקה במגזר החרדי. לצורך הגשמת יעדי התעסוקה למגזר החרדי מקדמת הממשלה בשנים האחרונות כמה צעדי מדיניות שמטרתם התמודדות עם חסמים שונים לתעסוקת חרדים. בין הצעדים האמורים אפשר לציין הקמת מרכזי הכוון תעסוקתי ייעודיים למגזר החרדי, הרחבת מערך החינוך הטכנולוגי לנוער חרדי, הפעלת חינוך עם מסלול ייעודי למימון לימודי הנדסאות לגברים חרדים, הרחבת ההכשרה המקצועית ופיתוח תוכניות ייעודיות נוספות לעידוד התעסוקה במגזר החרדי על-ידי החברה לתועלת הציבור בבעלות המדינה וה"ג'וינט". כמו כן מקדמת הממשלה בימים אלה הסדר גיוס חדש לצה"ל, אשר עתיד לאפשר לעשרות אלפי גברים חרדים לעבוד באופן חוקי, הסרת החסם החוקי, במקביל להגדלת מספר הגברים החרדים המתגייסים מדי שנה. כצעד משלים להסדר הגיוס האמור משרד הכלכלה משלים תוכנית חומש לשילוב גברים חרדים בתעסוקה בעלות כוללת של קרוב לחצי מיליארד שקל. ולבסוף, הממשלה מקדמת בימים אלה תוכנית לשיפור מידת התאמת התכנים הנלמדים במערכת החינוך החרדית לשוק העבודה המודרני.

יש לציין כי הדרך היחידה לצמצום הפערים ולהיחלצות מהעוני התמידי היא באמצעות עידוד תעסוקת שני בני-הזוג והשקעה בחינוך, ובהתאם לכך הגדילה הממשלה את ההוצאה על התחומים האלה באופן משמעותי ביותר בתקציב הנוכחי.

תודה לשר שמיר. רק לפני ההצבעה,

לאן אתה מציע להעביר את ההצעה לסדר-היום? תסכים במליאה, אתה מסכים במליאה. במליאה זה הכי פשוט.

המציעים, מליאה? אנחנו נעבור להצבעה. רגע, רגע.

הצעות נוספות, סליחה. חבר הכנסת אראל מרגלית. כן.

משבר הפנסיה, ידידי כבוד השר, זה משבר חמור, שאם הכנסת לא תידרש אליו אנחנו נעמוד על פי פחת. והשליפה של משרד האוצר לפני שבועיים הייתה שליפה שצריך להסתכל עליה היטב כי היא הייתה לא במקום. מה שהיא אמרה זה שמי שעבד 40 שנה והרוויח 10,000 שקל, אני אעשה לכם את זה מספרית, ופורש לפנסיה, מה שאמרו שם זה: אם הוא היה מקבל 5,200 שקל, עכשיו הוא יקבל 3,300. זה דרמה, והדרמה הזאת, אנחנו צריכים להידרש לה.

בחיים הקודמים שלי, יצא לי לנהל קרנות פנסיה של תשע מדינות

וכל מדינה יש בה משבר, זה לא רק משום שחלק מזה מנוהל ברמה הפרטית. יש משבר כי במקום שאנשים יחיו שמונה שנים אחרי סיום העבודה, הם חיים 30 שנה. מדינת ישראל צריכה לטפל במשבר הזה, ואנחנו צריכים כולנו להתעורר. אחד, צריכים להקים קרן לאומית שהממשלה תנהל כ-benchmark כנגד הקרנות הפרטיות, כי כרגע יש כשל שוק כמו שהיה בתחום התקשורת. והקרן הזאת צריכה להיות מנוהלת במה שנקרא "קוסט פלוס" קוסט פלוס, כי היום הרבה מהמנהלים שמנהלים לנו את הפנסיה מרוויחים משהו כמו 8 או 10 מיליון שקל בשנה.

וזה מאתנו, זה 1.6% דמי ניהול. 1.6% דמי ניהול, לשם הולך חלק מהכסף, והדברים האלה, אנחנו צריכים להידרש אליהם. ובאופן מערכתי, אני הגשתי הצעת חוק, שחלק גדול מכם הצטרף אליה,

חובת גיל פרישה. זה היה אחד מהמעשים שנותן אפשרות לאנשים להמשיך לעבוד. והאנשים שימשיכו לעבוד, יהיה הרבה פחות שנים לשלם להם פנסיה. הם רוצים לעבוד. זה עניין חברתי, וזה עניין כלכלי.

הם יכולים לעבוד אם הם רוצים להמשיך לעבוד.

לא, הם לא יכולים להמשיך לעבוד.

ולכן, מה שאנחנו צריכים לעשות, לדעתי, במושב הבא, אנחנו צריכים להידרש לנושא הזה בצורה מושכלת, להבין שיש פה משבר ולטפל בו, כך שאנשים בגיל הפנסיה לא ירדו מתחת לקו העוני.

תודה רבה לחבר הכנסת אראל מרגלית. עמדה נוספת, חבר הכנסת מאיר שטרית. אדוני היושב-ראש, ראשית אני רוצה לומר לשר שמיר שהוא לא החליף את השר מאיר כהן אלא החליף את שר האוצר, כי מי שאמור לענות על ההצעה הזאת זה שר האוצר,

לגופו של עניין, לגבי הפנסיה, אני מסכים לדבריו של מרגלית בעיקר בחלק השני, אני אומר בצער, בכנסת שעברה ניסיתי להעביר הצעת חוק שקובעת, במסגרת החוק הזה שקובע, בחלק השני כולנו מסכימים, נדמה לי שגם השר. בחלק הראשון אני לא, כן, לכן אמרתי לחלק השני.

אבל עליתי לדבר דווקא על החלק השני, שבו ניסיתי לגרום לכך שיעבור חוק שיאמר שכל מי שעושה תספורת לא יוכל יותר לגייס כסף בבורסה. הממשלה הפילה אותי בסוף הדרך, אבל תוך כדי הדיון אני הצגתי אז בכנסת, בניתי רשימה של 25 מנהלים של קופות פנסיה, השתלמות וגמל, ואת המשכורות שלהם, שנעו בין 5 מיליון ל-25 מיליון שקל בשנה, והראיתי שבשש השנים מאז שהפריטו את קופות הפנסיה והגמל לניהול פרטי, הקופות האלה גבו מהציבור 11 מיליארד שקל. וכמה כסף הציבור הרוויח בשש השנים האלה, בערכים ריאליים? אפס. ושאלתי את השאלה הבאה, שאני חוזר עליה: רבותי, מה ההיגיון? הרי אם אני הייתי מנהל קופת פנסיה, הייתי עושה רק דבר אחד פשוט, לוקח את הכסף, שם אותו בבנק עם ריבית, אפילו ריבית צמודה של 1.5%. בתוך שש שנים הייתי מקבל 10% 12% רווח. לא יכול להיות שהרווח הוא אפס. הרי מנהל כזה, צריך להעיף אותו לכל הרוחות,

ואני חוזר על מה שאמר

אני חושב שהממשלה צריכה, אכן, ליזום קופת פנסיה שתנוהל על בסיס ציבורי, עם הבטחת תשואה מינימלית, לא גבוהה, של 3%, של 2% בשנה. אבל להבטיח שהכסף של האנשים יישמר. היום, כשהכסף נמצא בידיים לא בטוחות לחלוטין, כשקונים בזה אג"חים, ואחר כך עושים תספורות, ומנהלי הקופות שותקים, כי מחר הם רוצים לעבוד אצל אותו טייקון, מזה הציבור יצא מופסד, והנזק הוא ענק. ויכול להיות שהממשלה טעתה,

טעתה הממשלה בהעברת הקופות לניהול פרטי בנתונים הנוכחיים, ואני חושב שצריך לתקן את זה, ויפה שעה אחת קודם. אפשר עדיין,

להקים קופה כזאת, שתעבוד על בסיס ציבורי. לתת אפשרות לציבור להעביר את קופות הפנסיה שלו, תנו לציבור לשפוט, מהקופות שהוא נמצא בהן לקופה כזאת חדשה. לדעתי הציבור יצביע ברגליים בגדול. בעיקר שאין אף מנהל שמביא תשואה עודפת.

אין אף מנהל שמביא תשואה עודפת.

תודה רבה לחבר הכנסת מאיר שטרית. יעלה חבר הכנסת אחמד טיבי.

אדוני היושב-ראש, כמו שהיה בקיצוץ הקודם, לפני עשר שנים, הדבר גרם למגפת עוני בקרב הילדים בישראל. כך יקרה גם הפעם, שילדים,

חרדים וערבים, אלא מכלל הקשת החברתית בישראל, ייכנסו למעגל העוני, לא ייהנו מביטחון תזונתי.

להסביר במספרים: 83% מהמשפחות שמקבלות קצבאות ילדים, שקיבלו קצבאות ילדים, הן משפחות ממוצעות, עם ילדים, עד שלושה ילדים.

שאם מישהו שם בראשו חרדים וערבים, אז לפי הנתונים של הביטוח הלאומי הוא טועה. אחרי הקיצוץ, בהשוואה למדינות ה-OECD, בישראל,

שנולד אחרי 2003 יקבל 29 יורו. בפינלנד זה 119, בשבדיה זה 98, באירלנד זה בסביבות 90, בגרמניה 169 יורו, ורק בישראל זה 29 יורו. ישראל הצטרפה ל-OECD, וגם בנתון הזה היא נמצאת בתחתית הרשימה. תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. יעלה חבר הכנסת דב חנין, לעמדה נוספת.

אדוני היושב-ראש, תודה, עמיתי חברי הכנסת, מה שקורה בתחום הפנסיה הוא הוכחה נוספת לכך שמערכת קפיטליסטית איננה נותנת תשובה לטווח ארוך, ואפילו לא לטווח בינוני. מה שקרה בישראל זו הפקרות קיצונית ומרחיקת לכת. להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני של אנשים לקזינו שנקרא הבורסה זו החלטה מופקרת, חסרת אחריות. מי שישלם עליה בסופו של דבר הם אותם אנשים, אותם אזרחים שחוסכים לטווח ארוך, ולא יקבלו את מה שהם חוסכים. הפתרון היחיד הוא להחזיר את המדינה לתמונה, צריך להחזיר את המדינה לתמונה קודם כול בהחזרת האג"חים המיועדים, בהקמת קרן פנסיה ציבורית, שבשלב הראשון תוכל להתחרות עם ההפקרות של קרנות הפנסיה הפרטיות וקרנות הפנסיה למטרות רווח, ובטווח היותר-ארוך לייצר מערכת פנסיונית ציבורית במדינת ישראל. הדבר הזה הוא אחת הבעיות החברתיות הקשות ביותר שאנחנו עומדים בפניהן, ואם ישראל לא תדע להתמודד עם הבעיה הזאת בעתיד הקרוב, בצעדים אמיצים, ובעיקר בשינוי כיוון לכיוון שהוא רחוק מהקפיטליזם החזירי והאכזרי, אנחנו כולנו נהיה בבעיה גדולה.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. על-פי הצעת השר והמציעים אנחנו נעבור להצבעה. מי שבעד, בעד העברת הנושאים למליאה. מי שנגד, אנחנו נעביר את זה לוועדה. מי בעד?

מי בעד? מי בעד מליאה?

הנושאים יעברו לדיון במליאה. נעבור להצעות לסדר-היום מס' 1133 ו-1134 בנושא: הוצאת היישובים החרדיים ביתר-עילית, חריש וקריית-גת מרשימת היישובים הכלולים במפת העדיפות הלאומית שאושרה בממשלה, של חברי הכנסת יעקב ליצמן ואריאל אטיאס. מוזמן חבר הכנסת יעקב ליצמן.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני שאני אדבר על הנושא של הוצאת היישובים החרדיים ביתר-עילית, חריש וקריית-גת מרשימת היישובים הכלולים במפת העדיפות הלאומית שאושרה בממשלה, אני רוצה רק להתייחס במילה אחת לדיון הראשון, על סאגת מינוי נגיד בנק ישראל. חברי הכנסת, מפליא אותי מאוד דבר אחד. נגיד בנק ישראל זה תפקיד חשוב.

באמת, תפקיד מכובד, ועדת טירקל, קריטריונים. שאלתי היום, מה נגיד בנק ישראל צריך לדעת כדי להיות נגיד? איזה תואר?

תואר שלישי, דוקטור.

אולי מישהו יסביר לי למה שר האוצר, שלא יודע כלום, הוא הודה שאין לו בגרות, הוא לא יודע כמה זה אחד ועוד אחד, הוא לא יודע מה זה OECD, הוא לא מבין בכלכלה, איך הוא יכול להיות שר האוצר? על נגיד אנחנו יושבים כאן, והיום ועדת כספים, עכשיו ואחר הצהריים, תיאור מלא,

מה צריך להיות לנגיד בנק. אולי שר האוצר גם צריך לדעת משהו? למה הוא צריך להיות בור ועם הארץ? אתה יכול להיות שר הבריאות? בכל זאת, שר הבריאות לא מנהל את המדינה. שר האוצר מנהל את המדינה. שר האוצר מנהל את המדינה. מה הוא מבין? מה הוא יודע במדינה? הוא לא למד, הוא לא שירת,

בידור. מה הוא יודע? והדבר השני, אדוני, תגיד לי אתה, אני, כיהודי חרדי, העלו לי את מס ערך מוסף. העליתם ב-1%. העליתם את מס ההכנסה ב-1%. העליתם גם כל מיני דברים אחרים. תגיד לי, אני, כיהודי חרדי, על מה אני משלם מסים? תגידו לי על מה. קצבאות ילדים, הורידו לי, יישובים, הוציאו לי, תקציב לישיבות, ביטלו לי, כל מיני דברים אחרים, איפה שהיה, ת"תים, סמינרים, קיצצו לי בכול. העלו לי מסים, קיצצו לי שירותים. איזו מדינה מטורפת אנחנו כאן?

מסכות. אם את רוצה להגיד לי, כן. עכשיו אני בא לעיקר. מילא אומרים לי זו מדיניות. אני משלם מסים כמוך, כמו כולם כאן. אולי תגידו לי למה אני לא מקבל ערכת מגן? לא מגיע לי? לא מגיע לילדים שלי? אולי תסבירו לי, על מה אני משלם מסים? מה אני מקבל מכם?

לא מקבל מהמדינה כלום. העלו לי מסים, העלו לי מע"מ, העלו את הכול, הורידו לי את כל השירותים, לא מקבל ערכת מגן, מה אני מקבל כאן מהמדינה? ואתם עוד אומרים לי שאנחנו אזרחים שווים? הוא אומר שטיפות פוליו. אני מבקש, אל תגיד את זה עוד פעם, כי עוד מעט תיתן להם רעיון שלא ייתנו. אל תיתן להם רעיונות. אל תיתן להם רעיונות. עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר. יושבים כאן במושב פגרה, אנחנו לפני ראש השנה. אני רוצה להגיד לכם, רבותי, יום כיפור, היום הקדוש לכולם,

אם אני לא טועה, שומרים את יום כיפור. יום כיפור מכפר בין הקדוש-ברוך-הוא ובינינו, אם עשינו עבירות, עצם היום מכפר. יום כיפור מכפר. יום כיפור לא מכפר על בין אדם לחברו.

מי שגנב ממני קצבאות ילדים, תקציב הישיבות, אין סליחה וכפרה, עד שיחזיר את האגורה האחרונה, הוא גנב, הוא גנב ממני את הכסף, ובבין אדם לחברו אין סליחה. לא מוחל לו, לא אני ולא אף יהודי חרדי מוחל לו, לא לבית היהודי ולא לראש הממשלה,

סיפורי סבתא, שהולכים לבית-כנסת, כי אין סליחה על בין אדם לחברו. אין תשובה לזה. זה הלכה. איפה הבית היהודי? הם לא יודעים את ההלכות שלהם? מילא לפיד, לא למד, הוא לגמרי כלום. לגמרי כלום? לא רק כלום, הוא מתחת לכלום. הוא מתחת לכלום. כלום זה דווקא מחמאה. הוא מתחת לכלום.

ככה, ולכן, ולכן, אדון, חבר כנסת, אין לך כפרה, אין סליחה. אני לא מוחל לך ולא סולח לך. אתה, על בין אדם לחברו אין סליחה. חבר הכנסת ליצמן, מקובל שבצורה אישית, לא בבמה הזאת.

אתה יכול לדבר על מפלגות,

לא לא לא,

מי שהרים יד, אין סליחה.

לא יעזור לכם, הלכה מפורשת.

הלכה מפורשת, בין אדם לחברו, אין סליחה ואין כפרה, עד שיבואו לכל האברכים ולכל המשפחות לבקש סליחה ולהחזיר את הגזלה אשר גזל.

אין מחילה. על ילדים, לא יכולים למחול. כספי ילדים, אין עליהם מחילה. אין עליהם מחילה, על

אני לא רוצה להגיד לך כל מיני דברים, אבל יש הרבה הלכות, מי שעשה עבירות ולא חזר בתשובה, אני לא רוצה להגיד מה התוצאות מזה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד דבר.

אני חוצפן, אז מה?

דווקא מחמאה, לשמוע מיש עתיד שאני חוצפן. ואללה, אז מה תגיד על השר שלך, אם אני חוצפן?

בבקשה, חבר הכנסת ליצמן, תמשיך. כן, תודה רבה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר. אמרתי, בלילה שדיברו על קצבאות ילדים,

אמרתי כשהתרגזתי,

באמצע הלילה, באו שני שרים, אמרו לי: ליצמן,

התרגשת כל כך? בדרך כלל אתה לא צועק, מה קרה באותו לילה? אמרתי להם, והוצאתי פסוק בפרק נ"ג בתהילים, ואני רוצה לצטט, הראיתי להם את זה בפנים, פסוק ב': "אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו והתעיבו עוֶל אין עֹשה טוב". נבל זה ראשי תיבות: נתניהו, בנט, לפיד. איזו גאונות, ממש. אתה תכחיש,

זה לא קוראים לו נתניהו ולא קוראים לו בנט. אבל עובדה זה עובדה. זה פסוק בתהילים. ודרע"י זה דרך רשעים, אתם תמשיכו

שאתם הולכים נגד עולם התורה, ונגד הציבור החרדי, ונגד בכל דבר שפוגע בנו,

בעזרת השם, הסוף של אבא לפיד,

בן-לילה נמחק. בעזרת השם, זה יהיה גם הסוף שלכם.

תודה לחבר הכנסת יעקב ליצמן. יעלה חבר הכנסת אריאל אטיאס. בבקשה. עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי חברי הכנסת,

שומעים אתכם עד לכאן. חבר הכנסת אייכלר, השר אורבך וחבר הכנסת אייכלר,

נא לאפשר לחבר הכנסת אטיאס לדבר. חבר הכנסת אייכלר, תודה. בבקשה. חברי חברי הכנסת, תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

שתהיה לכם שנה טובה, תרגיעו את הבלגן, זה בסך הכול דיון של 40 חתימות מהאופוזיציה, אבל יש כאב אמיתי, יש כאב אמיתי, חבר הכנסת הרב אייכלר, כאב אמיתי, של מאות אלפים, גם ילדים, נשים, מבוגרים וצעירים, דתיים וחילונים, אגב, כאחד, שמרגישים נרדפים בצורה ממוקדת על-ידי הממשלה,

שלא יכול לרחוץ בניקיון כפיו, דרך יאיר לפיד ונפתלי בנט ומה שהם מייצגים. הם לא יכולים לרחוץ בניקיון כפיהם ערב השנה החדשה, בזה שהם, בצורה ממוקדת, ועוד מתגאים בזה, הולכים, דבר אחרי דבר, ללכת ולפגוע בציבורים שלמים בשל חטאם היחיד, שהם לא בקואליציה, ובגלל השקפת עולמם. במה דברים אמורים? דיברו כאן על קצבאות הילדים, ואני רוצה להתייחס לנושא של מפת אזורי העדיפות, כי זה עוול שזועק לשמים, אבל גם יש בו אלמנט של עזות מצח. אין פה התירוצים האלה, שיש בעיה כלכלית. לקחו יישובים שמצבם קשה לאין ערוך מהיישובים שהכניסו אותם בברית פוליטית בין לפיד, שבעד תהליך מדיני ונותן כסף להתנחלויות מבודדות, לבין נפתלי בנט, שנגד שחרור רוצחים יהודים אבל משחרר אותם כדי שהוא יוכל לבנות 1,000 יחידות דיור. זו העסקה, ולא יעזרו כל ההכחשות שלכם,

ולא יעזרו כל ההכחשות שלכם, כי אני הייתי בממשלה הקודמת, והייתי שר השיכון, אז אני שמעתי את ההכחשה שלך, חבר הכנסת אורי אריאל, ואני פה מדבר על זה רק בשביל להגיד לך את האמת, שגם עם ישראל ישמע. אני הייתי ארבע שנים במשרד השיכון, ואני הייתי המקפיא של הבנייה בפועל, כשנתניהו באוזן היה אומר לי לא לבנות היום, לא לבנות מחר, והיה שולח לי את עמידרור ואת צביקה האוזר: עוד מעט מגיעים האמריקאים, מחר יש ה-G-20, אחרי זה קונדוליסה רייס,

איך קוראים לה, קלינטון, מגיעה לאיזו מדינה באירופה, וצריך להמתין. אבל מעולם לא העזו להציע לנו את העסקה המתועבת הזאת, אתם תתנגדו לשחרור אסירים אבל אנחנו נשחרר אותם, רוצחים, אבל אתם תוכלו לבוא לציבור שלכם ולהגיד שבניתם,

1,000 יחידות דיור, שאפשר לבנות אותן עוד חצי שנה, עוד שנה, אבל הרוצח עם הדם על הידיים ששחררו אותו יכול לרצוח יהודי, שאין לו כרגע פנים ושם, אנחנו לא יודעים להגיד מי זה, והוא כבר, אחרי ששוחרר, לא יחזור, רק אם הוא רצח מישהו הוא יחזור, עשרה בתים על רוצח. אז הנה, אומר לי פה סגן ראש השב"כ לשעבר שמדובר על עשרה בתים על כל רוצח. זה המחיר שהוא תרגם לי עכשיו. הציבור לא מטומטם,

והוא מבין את ההבדלים. הממשלה הקודמת הכריזה על הקפאת הבנייה, ואחרי עשרה חודשים חזרו לבנות, אבל לא שחררו רוצח אחד בשביל להתחיל משא-ומתן, ואתם חושבים שכולם טיפשים, ויש גבול לצביעות. "התנגדנו לשחרור רוצחים" תודה, גם אנחנו התנגדנו לשחרור רוצחים, אבל אתם יושבים בממשלה, ואם הייתם מתנגדים להקפאת הבנייה, וזה היה עובר על הראש שלכם, הייתם עוזבים את הממשלה, כי הבלוק יותר חשוב מחיי אדם, וזו הצביעות. ולכן אני אומר, הברית הזאת, שיאיר לפיד אומר, מוציא הודעה בפייסבוק, שזו טעות לבנות 1,000 יחידות דיור עכשיו, סליחה? לא שבוע קודם שינית את מפת אזורי העדיפות ונתת כסף אקטיבי, בפועל, מאות מיליונים, להתנחלויות מבודדות מכספי האוצר? כסף, לא תגידו בנייה על מכרז, על קרקע של המדינה. מפת אזורי עדיפות משמעותה כסף תקציבי, 50% מעלות הפיתוח הולכים, מכספי המדינה, מכספי משלם המסים,

להתנחלויות מבודדות שלדעתו של יאיר לפיד יוחזרו פעם לשטחי הרשות הפלסטינית או למדינה פלסטינית, ככל שתוקם. יש גבול לצביעות הזאת. אבל מה אתם עושים? אתם הולכים ועושים הבדל בין התנחלות חרדית להתנחלות של הכיפות הסרוגות, הבדל בין דם לדם. הרי ביתר-עילית זו התנחלות, שלצערכם גרים בה חרדים, ושר הביטחון הקודם, אהוד ברק, אישר להכניס אותה לאזורי העדיפות מסיבה אחת, היא צמודת גדר. מה היה קורה אם היו משאירים אותה? שווקו שם בשנתיים האחרונות עוד 1,000 יחידות דיור, אנשים נכנסו להתחייבויות, זה לא מעניין אתכם. קיבלתם כמה יישובים מבודדים, באתם לספר, לנפנף בזה לציבור שלכם שבונים. הייתם נותנים עוד מפה, את אזורי עדיפות להתנחלויות המבודדות, בלי להוציא את כבשת הרש של החרדים, לא היינו מדברים מילה. אבל ללכת ולהבדיל בין התנחלות חרדית להתנחלות שאיננה חרדית? מצב סוציו-אקונומי 6 7, בביתר 2 3, אותו מוציאים ואותו לא מוציאים? התנחלות עם 40,000 תושבים מוציאים, התנחלות עם 1,000 תושבים מכניסים. יש גבול גם לכמה שהציבור יכול לא להרגיש נרדף בגלל זה. ומשתמשים כל הזמן במתנחלים מביתר, אחרי זה מתנכלים להם. מבחינה דמוגרפית,

אנחנו הרוב בחלק היחסי של האוכלוסייה בהתנחלויות, צודק הרב אייכלר. אבל הדבר הגרוע ביותר זה שהסכמתם בהסכמה שבשתיקה לשחרר 104 רוצחים כדי שייתנו לכם לנפנף בבנייה של 1,000 יחידות דיור. עכשיו, בואו נראה מה קרה אחרי ה-1,000, היום יש הקפאת בנייה בפועל. אפשר לשווק עוד 1,500 יחידות בירושלים, אני רוצה לראות שישווקו אותן. זה לא בהסכמה עם האמריקאים, זה לא סוכם עם אבו מאזן,

אז אתם חושבים שכל הציבור טיפש? זה שאתם הולכים וסוחרים בדם של אנשים, כבר עשיתם את זה פעם אחת בהתנתקות, ב-2003. נשארתם בממשלה עד שהטרקטורים הגיעו, ואחרי זה אתם צועקים עשר שנים למה מגרשים יהודים. אתם גירשתם את היהודים. יכולתם למנוע את זה הרבה קודם. עכשיו אתם צועקים למה משחררים מחבלים? אתם משחררים מחבלים. אתם יכולים למנוע את זה אם תטילו את הווטו שלכם, כי בזכות הווטו שלכם קיבלתם 1,000 יחידות דיור, ואתם יכולים לקבל עוד 1,000 יחידות בשביל הווטו, אבל לא אכפת לכם מהמהות. תבינו למה יש כאב עצום בציבור שמרגיש שרודפים אותו, כי אם גם את ביתר לקחו לו, ומה היה קורה אם חריש הייתה נשארת בתוך אזורי העדיפות? הרי היא נכנסה לא בגלל שהיא צמודת גדר, בגלל שהיא יישוב שמתעתד לגדול בלפחות פי-שבעה. עכשיו, זה רק סימבולי

שאשקלון, שמטווחת על-ידי "גראדים", לא בפנים, שקריית-גת לא בפנים. זה כסף שנוגע באזרחים. אז ללכת, לשחרר רוצחים, להוריד בקצבאות הילדים, להוריד את אזורי העדיפות, גם בוסתן-הגליל וגם יש, שירדו שם עכשיו לא בעדיפות לאומית. תבינו את זה.

יש פה עסקה מכוערת שאני עומד כאן בשביל לחשוף אותה, לשים אותה על השולחן. כשסיכמו שיהיו 1,000 יחידות דיור, וקיבלנו הצהרות בומבסטיות שאנחנו נבנה איפה שאנחנו רוצים, אנחנו יודעים שזה שקר. ראינו את הגינוי הרפה של האמריקאים, היעלה על הדעת שביום פתיחת המשא-ומתן ישחררו יחידות דיור ושר הביטחון יחתום כאילו זה לא היה מתואם? לפחות הייתם מרחיקים את העדות. "ורווח תשימו בין עדר ובין עדר". היו משחררים פעם אחת ואחרי חודשיים בונים,

גם לתכמן כבר אתם לא יודעים. אבל בצורה כל כך בוטה ללכת ולפגוע באנשים, קצבאות, תקציב הישיבות, רפורמות שבהן אתם מעלים מסים, מעלים מע"מ, הכול נגד ההבטחות. פוגעים באזורי עדיפות, משחררים רוצחים, ואחרי זה אתם לא מבינים למה אנחנו מרגישים עד כדי כך עם הגב לקיר. אבל שלא תדאגו. הקדוש-ברוך-הוא, לא אלמן ישראל, ואנחנו לא חיים מפיכם, לא מהבית היהודי ולא מלפיד ולא מנתניהו, והכדור הוא עגול. כשאנחנו היינו בממשלה לא רדפנו אתכם, לא את הבית היהודי ולא את לפיד.

בסיבוב הקודם, לפני עשר שנים, בדיוק אותו דבר. הבית היהודי, בשמו המפד"ל, ואפי איתם, עם טומי לפיד, עם נתניהו שר האוצר ושרון ראש ממשלה עשו את אותו דבר. עכשיו, כשהגלגל יתהפך, אנחנו נזכיר לכם את זה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אריאל אטיאס. אנחנו נשארים בהצעות לסדר-היום. הנושא הבא: רשימת היישובים במפת העדיפות הלאומית שאושרה בישיבת הממשלה: מספר שיא של התנחלויות, ביניהן מבודדות,

בעוד ערים כמו קריית-גת וקריית-מלאכי נותרו מחוצה לה, הצעות לסדר-היום מס' 1135 ו-1136 של חברי הכנסת דב חנין וישראל חסון. יעלה חבר הכנסת דב חנין.

מה עם, עמדה נוספת אחרי הדיון המשולב. עשר דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה, עמיתי חברי הכנסת, יש לנו שר?

השר אורבך. השר אורי אורבך נמצא פה. בבקשה. אוקיי,

אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, מפת העדיפות של ממשלת נתניהו-בנט-לפיד

ועל כך אנחנו צריכים להגיד להם תודה, כי הנה, אנחנו רואים על גבי מפה מה הממשלה הזאת באמת חושבת, מה חשוב לה וגם מה לגמרי לא חשוב לה. אז בואו נתמקד קצת, אחרי שדיברנו על מה שלא חשוב לממשלה: לא חשובים לה הילדים, מקצצים בקצבאות ילדים, לא חשובות לה הפנסיות, הנה האיומים על הפנסיות שדיברנו עליהם בתחילת הדיון הזה, בואו נדבר על מה כן חשוב לממשלה. חשוב מאוד לממשלה לבנות ולפתח התנחלויות, ובמיוחד את ההתנחלויות המבודדות. זה סדר העדיפויות האמיתי של ממשלת נתניהו-בנט-לפיד. והמפה הזאת, עמיתי חברי הכנסת, צריכה להיות בפני כל אזרח ואזרחית בישראל, כי כשאנחנו שואלים למה כל כך הרבה דברים לא חשובים, אנחנו תמיד צריכים לזכור שמול הדברים הלא-חשובים עומדים דברים שהם מאוד חשובים ושבהם משקיעים, ומשקיעים הרבה מאוד. אגב, זה לא רק השקעה כספית. אני שומע בשבוע שעבר שבפעם הראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים, מוקמת התנחלות רשמית, חוקית, אחרי הרבה שנים שזה לא נעשה. קודם זה היה הרי בשיטת המאחזים שנבנים ואחר כך עוברים הכשרה, ואחר כך עוברים לגיטימציה. עכשיו בונים התנחלות. מהרגע הראשון התנחלות חוקית לחלוטין. ובכל שבוע אנחנו שומעים על בנייה בהיקפים עצומים בהתנחלויות, גם בגושים גם מחוץ לגושים. מי אמר שמדינת ישראל לא יודעת לבנות דירות? מי אמר שמדינת ישראל לא יכולה לייצר פתרונות דיור בזול? מדינת ישראל יודעת, ממשלת ישראל יודעת לבנות בהיקפים גדולים ויודעת לייצר פתרונות דיור מאוד זולים במקום שרוצים לבנות, במקום שרוצים ליצור דירות זולות, בהתנחלויות. הדברים האלה נעשים בדיוק כאשר התחיל משא-ומתן מדיני. זו אחת המטרות המרכזיות, להעביר מסר ברור גם לפלסטינים וגם לקהילה הבין-לאומית שאין שום כוונה להתקדם להסדר, שאין שום כוונה לנהל משא-ומתן אמיתי בתום לב, שיש כוונה כן להכניס את האצבע לעין, שיש כוונה כן לעשות את הכול כדי שהפלסטינים באיזשהו שלב יגידו: די, עד כאן, לא מסוגלים יותר, לא יכולים יותר. ואז אפשר יהיה לבוא ולהאשים אותם ולהגיד: אה,

הם פרשו מהשיחות. אבל הממשלה הזאת עושה את הכול כדי שהפלסטינים יפרשו מהשיחות, מכיוון שבכל יום הם מקבלים מסר חזק, ברור, חד-משמעי, שאי-אפשר לטעות בו, שלא מתכוונים להתקדם לשום מקום. אגב, זה לא רק בנייה בהתנחלויות. תראו את הפרשה של מה שקרה בקלנדיה. הרי מה שקרה בקלנדיה זה הסתבכות מסוג הסיורים שעושים אותם בהרבה מקומות, סיורים אלימים של מעצרים בתוך שטחי A, בתוך מחנות פליטים, בתוך הערים הפלסטיניות. נהרגו שם הפעם שלושה אנשים, וגם זה מסר לפלסטינים, שנועד לומר להם: אתם אולי תדברו אתנו ואנחנו אולי נדבר אתכם, אבל במקביל נמשיך לעשות לכם את מה שאנחנו רוצים. ומה שאנחנו רוצים זה בדיוק מה שבלתי נסבל מבחינתכם, בלתי אפשרי מבחינתכם.

עמיתי חברי הכנסת, היא מדיניות מסוכנת. הסכנה האחת היא הסכנה הכלכלית-חברתית. בוודאי כשמדינת ישראל מחליטה שהדבר היחידי שחשוב זה לבנות ולהשקיע בהתנחלויות, כל האחרים משלמים את המחיר. בעיות חברתיות נשארות מוזנחות, פתרונות דיור לא קיימים חוץ מבהתנחלויות. הסכנה האחת היא הסכנה החברתית-כלכלית. סכנה שנייה היא כמובן הסכנה המדינית, הפוליטית, הביטחונית. מי שחושב שהמדיניות הנוכחית תוביל אותנו להמשך הסטטוס-קוו חי בעולם דמיוני. המזרח התיכון מסביבנו בוער, ומי שחושב שהפינה היחידה שתישאר שקטה היא הפינה הישראלית-פלסטינית לא חי במציאות. אם לא תהיה התקדמות אמיתית להסדר, תהיה כאן הידרדרות לאסקלציה מלחמתית ולמלחמה חדשה. ובמלחמה החדשה כולנו, כולנו פה, נשלם מחיר יקר, גם אנחנו וגם השכנים שלנו. ואת הדבר הזה צריך למנוע, אבל צריך למנוע אותו במדיניות שמובילה אותנו למקום אחר, שמוציאה אותנו מהפינה הזאת שבה אנחנו נמצאים במזרח התיכון בעימות טוטלי עם כל השכנים שלנו. כך שאפילו אם נוצר, חבר הכנסת חסון, איזשהו עימות שלא קשור אלינו, כמעט באופן טבעי אנחנו מוכנסים פנימה, כי כל כך קל וכל כך פשוט לעשות את זה. עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את הדקות הספורות שנותרו לי כדי לדבר על דבר אחר, שלא קשור במישרין לסוגיה שלנו, אבל הכול קשור. אני רוצה לדבר על הפיל שנמצא במרכזו של האולם הזה ושלא דיברנו עליו עד היום בדיון הזה, קצת הפליא אותי. הפיל הזה הוא סכנה של התלקחות מלחמתית אקטואלית מאוד באזור שלנו, שאולי חס וחלילה גם אנחנו נהיה מעורבים בה. בציבור ישנה דאגה גדולה. אנחנו שומעים על מה שקורה בתחנות חלוקת ערכות המגן, ואנחנו רואים שוב שאין תשובות ואין מענה לדאגות של הציבור, ולדאגות המוצדקות של הציבור. אני רוצה, עמיתי חברי הכנסת, מעל הבמה הזו לומר כמה דברים בנושא הזה. בסוריה מתנהלת מלחמת אזרחים איומה.

לבי עם האזרחים הסורים, שלפני שנתיים, קצת יותר משנתיים, יצאו להפגין למען שינוי דמוקרטי. אלה היו הפגנות מוצדקות, נכונות, ראויות. והיום הם מוצאים את עצמם לכודים בין המשטר הסורי לבין ארגונים אסלאמיסטיים קיצוניים, שנתמכים גם על-ידי קטאר וסעודיה וגם על-ידי מעצמות המערב. קטאר וסעודיה, שהן בוודאי לא דוגמה לדמוקרטיה ולא דוגמה לקדמה משום בחינה שהיא, ומעצמות המערב, שמה שהן הביאו לאזור שלנו, למזרח התיכון, אף פעם לא היה פתרונות אלא תמיד היה סיבוכים נוספים. אני קראתי הבוקר את הדיווח הראשון של הבדיקה של האו"ם, והדיווח הזה מראה שאכן, ככל הנראה, לא רק בתמונות, בתמונות הקשות והאיומות שכולנו ראינו וכולנו הזדעזענו מהן, אלא גם בממצאים של הבדיקה של צוות הפקחים, נעשה שם שימוש בנשק כימי. אלה הם הממצאים הראשוניים של בדיקת פקחי האו"ם. ועל כך צריך לומר, כמובן, ששימוש בנשק כימי הוא פשע מלחמה בלתי נסלח, ומי שעושה פשע מלחמה בלתי נסלח צריך לתת עליו את הדין. אבל הדין, עמיתי חברי הכנסת, מתחיל מהחקירה, מבדיקה של העובדות. ואמירות כמו שאני שומע מהממשל האמריקני בשבוע האחרון, "אנחנו לא ניתן לצוות הפקחים לבלבל אותנו", או "לא ניתן לעובדות לבלבל לנו את המסקנות" מלמדות שלא מתעניינים פה באמת, לא בפושעים ולא בפשעים, אלא מחפשים הצדקה להחלטה שכנראה כבר התקבלה, לבצע מהלך מלחמתי בסוריה. ובהקשר הזה צריך לומר שהרחבת מלחמת האזרחים האיומה בסוריה למלחמה אזורית כוללת היא בוודאי לא פתרון, אלא היא החמרה קיצונית, איומה, של הבעיה. תראו את מה שקרה באפגניסטן, תראו את מה שקרה, וקורה, בעיראק. ובהקשר הישראלי צריכים להיאמר דברים מאוד ברורים. האינטרס שלנו הוא בוודאי להישאר מחוץ

ולא להיות מעורבים, לא במישרין ולא בעקיפין, ולא בעזרה ולא בגיבוי, ולא בקריאה ולא בעידוד, ולא בקולות מלחמה של לעודד את האחרים להתחיל אותה. ופה, נא לסיים.

עמיתי היושב-ראש, אני מסיים. נדרשת קודם כול תבונת מדיניות לטווח הקצר והמיידי, אבל נדרשת גם תבונה לטווח היותר ארוך. והתבונה לטווח היותר ארוך מובילה אותי לדברים שבהם סיימתי את החלק הראשון של הדברים שלי: להוביל את מדינת ישראל, זה האתגר ההיסטורי העצום שלנו, החוצה מהפינה האיומה הזו של סכסוך היום עם כל השכנים שלנו. לצאת למרחב, למצוא אפיקים של הידברות, להוציא אותנו מהמקום הזה של אותם אלה מנודים, שבכל אסקלציה שתהיה באזור אפשר להכניס גם אותם פנימה. זה האינטרס העליון של מדינת ישראל. מי שבאמת רוצה בעתיד שלנו, של ילדינו, של נכדינו, מי שרוצה חיים בארץ הזאת, צריך להבין שזה הכיוון שאנחנו חייבים ללכת בו.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. יעלה המציע הבא, חבר הכנסת ישראל חסון.

עשר דקות.

אדוני היושב-ראש,

אני מבין שסגן השר המשיב עושה חזרות על שלושת המשפטים שהוא אמור לענות. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך משהו. אם בעוד 20 או 30 שנה ישבו ויגידו כיצד הגענו עד הלום, תתחילו לזכור את המושב האחרון שלנו. המושב האחרון, בעיני, הוא אחת החרפות הגדולות והתקלות הגדולות ביותר שקרו לדמוקרטיה בישראל ולמפעל הציוני. אני רוצה שתשים לב שהדבר שנשאר בפרלמנט הישראלי זה הצבעות ולא דיונים.

אף אחד לא עומד פה ומנסה להתווכח, לקיים דיון, לשכנע, לחשוב. אני יכול להבין את זה, 30 מחברי הקואליציה אין להם זכות לדעה עצמאית. אני לא אומר את זה עכשיו בניגוח פוליטי, אני אומר את זה עכשיו בתהליך של מי שרוצה להסתכל. אין להם זכות לדעה עצמאית. אנחנו נמצאים בתהליך הרסני שאנחנו פשוט לא מבינים לאן הדבר הזה לוקח אותנו. אני שומע פה את ההתנצחויות, ואני רוצה לשתף את מי ששומע כרגע, אני רוצה לשתף קצת בנושא של סדר עדיפויות.

מאוד מעריך את מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון.

אני לא מסכים עם כולו, אבל אני מעריך אנשים שמאמינים במשהו ומוכנים לעשות ולפעול. יש ויכוח גדול על ציר הזמן ההיסטורי האם מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון יוצר איום על חבל ארץ אדיר,

האם העובדה שמדינת ישראל לא יודעת לתעל את סדר העדיפויות שלה, הולכת לשם. דרך אגב, במפת העדיפויות הלאומיות, או איך קוראים לזה? אזורי עימות? אזורי עימות קוראים לזה? אין דבר יותר מזעזע מהדבר הזה, כשאתה מסתכל על זה וכשאתה רואה את זה,

ירדו ארבע הרקטות בשבוע שעבר,

בגשר-הזיו ובבוסתן-הגליל, הם לא אזור עימות. הם לא אזור עימות.

אתם יודעים. אבל אני נכנס עכשיו לדילמה בין מפעל ההתיישבות האחד למפעל ההתיישבות השני. אני רוצה לספר לכם סיפור. תראו לי יישוב אחד בארץ הזו שקם ב-30 שנים האחרונות בלי שיש תנועה מיישבת מאחוריו, בלי שזמביש או החטיבה להתיישבות או הסוכנות היהודית או משרד השיכון שלח לשם את הקרוונים ואת הגנרטורים ואת מכלי המים. אחד, יישוב אחד כזה שקם. לא תמצאו. אתם יודעים מתי הוקם? ב-11 באוגוסט. אתם יודעים איפה הוקם? בנגב, גרעין הראל. חבורה של חבר'ה צעירים שזה שבע שנים, שבע שנים, מקיימים גרעין בבאר-שבע, אצלך,

חברי וידידי היקר,

ועיריית באר-שבע תומכת בהם, מעודדת אותם, מחזיקה.

פנו למועצה האזורית רמת-הנגב בבקשה להתקבל לאחד היישובים, או שיאפשרו להם להקים יישוב. שבע שנים לא אישרו להם. מה הם עשו, אתם יודעים? כל בחור צעיר שם, דרך אגב, משחירים את פניהם ברבים, מדברים על כת. וחבל לי מאוד שיושב-ראש הכנסת,

חלילה, בלי להמעיט בכבודך, לא נמצא פה. אבל שמעתי שהוא אמור לתת את פרס יושב-ראש, כך קראתי בעיתון, אני לא יודע אם זה נכון, לתנועה נגד כתות, לתנועה הזו שמתנגדת לכתות. משחירים את פניהם. הילדים האלה, הבחור שמייצג את הגרעין הוא קצין ביחידה 8200, כתב כבר שני ספרים, בחור שעוסק בפעילות חברתית. הבחורה שנמצאת אתו, תקשיבו טוב: היא כבר עוסקת עשר שנים, מאז שחרורה מהצבא, בהדרכה, בחניכה, בהוראה. אני לא מבין בזה, אבל היא בפרויקט, במסלול "אופקים" למורים מצטיינים, שאני מבין שמתקבלים לשם במשורה. ולפני חצי שנה קראו לה המנהלים שלה בשדה-בוקר, ואמרו לה:

מורה שנמצאת במסלול של מצטיינים. שני חבר'ה, אחת מחנכת שעבדה, בחורה שעבדה ולימדה אנגלית, מורה לאנגלית, לימדה שנה בבית-הספר האנתרופוסופי בבאר-שבע, שניהם התקבלו לעבודה במצפה-רמון. הם עלו ב-11 לחודש על הקרקע, קראו להם חמישה ימים אחרי זה, פיטרו אותם עוד לפני שהתחילו לעבוד. רבותי,

ידידי סגן השר, אני אגיד את זה ביידיש כדי שכולם יבינו: התחרפנתם. תתעוררו. אין, לא היה מפעל התיישבותי כזה ב-30 השנים האחרונות, שאנשים באים ואומרים: אני לוקח מכספי. אנשים שם בני 30, עם ילדים, עם תינוקות, לקחו הלוואות פרטיות ועלו. והכורת אמור לעלות עליהם. מפטרים אותם ממקומות עבודה ברדיפה, בציד מכשפות מטורף, שלצערי הרב, אני ממש מצטער, אבל באמת, חברי הטוב, שיש לי מלוא ההערכה אליו, אני לא יודע מדוע הוא נוהג כך, ראש המועצה שם,

לא מבין. משטרת דעות? במה אנחנו עוסקים? וכל זה אני מספר לכם,

אני אגיד לכם למה: חמש שנים, מרגי, אתה מכיר את זה, התעסקתי עם חוות הבודדים. כמה אנשים גרים בחוות הבודדים? הרי זה לא פרויקט אלקטורלי,

כמה, 50? 60?

חמש שנים אנחנו מתעסקים עם זה, נלחמים בכל המערכות, מחוקקים חוק. לפני שבועיים, ברוך השם, גמרו לאשר 21 חוות מתוכן. זה פלוס מינוס 50 איש. פלוס מינוס, הגרעין הזה זה עוד 60 70 איש. חבר'ה, זה מה שיישבו בחמש השנים האחרונות. תגידו, אתם מבינים? אתם מבינים את סדר העדיפות?

כמה יישובים יוכרזו בשנה הבאה, יישובים בדואיים חדשים? מישהו מכם מסוגל לעצור את זה ב-14? אתם מבינים מה זה סדר עדיפות? מה אנחנו עושים? וכאן אנחנו רוצים לקיים דיון, אין עם מי לדבר.

אופיר, אני אומר לך, סלח לי שאני קורא לך אופיר, אני מרשה לעצמי, בסדר?

אני חושב שבתור סגן השר אתה חייב, אבל לטעמי אתה חייב את זה למדינת ישראל אתה חייב לדרוש שיתקיים דיון. לא יכול להיות שיעמדו על חוק המשילות ויעמדו על חוק השוויון בנטל 48 או 49 חברי כנסת מהאופוזיציה, יטענו טענות, ושני חברי כנסת מהקואליציה ידברו. זה פשוט לא מתקבל. מוכרח להתקיים דיון. הפרלמנט הוא לא הצבעות, כי הצבעה, אתה יודע מה יהיה בסוף. אנחנו יודעים מה יהיה בהצבעה. מרגע שמייתרים את הדיון, אין מה לעשות פה. אין, חבל על הזמן. בואו נסגור את הבסטה, נחכה לבחירות הבאות, אנחנו יודעים מה התוצאות. זו תקלה אדירה. פה, היום, להצעה לסדר-היום, כמו שעשו בכנסת הקודמת, הקואליציה, אתם, נרשמתם עם 25 חתימות ודרשתם לקיים דיון, מה קורה פה?

אני מייד מסיים. חבר'ה, מה קורה פה? אני מבקש בקשה אישית, בכל לשון של בקשה. אופיר, אני חושב שאם יש דבר אחד שצריך לעשות,

אני מבקש, אם אתה מוכן, לטפל מול שר החינוך בכך שיבדקו את הפיטורין של האנשים האלה לאלתר, יפסיקו את ציד המכשפות ויחזירו אותם. דבר שני, שייכנסו לאיזשהו מסלול הסדרה. אני לא בעד הפרות חוק. אתם יודעים, זה בין אדם לחברו. אנחנו חייבים את זה לנוער הזה. והדבר השלישי והאחרון זה שבאמת תהיה שנה טובה לכולנו, ושתרגישו טוב. תודה רבה לחבר הכנסת ישראל אייכלר,

ישראל חסון. בדקנו את הסוגיה של המרכז לנפגעי כתות. זו לא עמותה שהיושב-ראש מנהל, זו עמותה עם חבר נאמנים חיצוני. רק, הפרס הוא בגלל הסוגיה של גואל רצון. זו הייתה מטרת הפרס, בכלל המאבק בגואל רצון.

לטובת הפרוטוקול ולטובת הידע. משיב לדיו המשולב סגן השר אופיר פינס. אופיר אקוניס. יש לך בעיה קלה עם שמות, אדוני היושב-ראש, קודם הודית לחבר הכנסת ישראל אייכלר, או הזמנת אותו, נראה לי שהפגרה עושה את שלה. זה הפגרה, ככה. אדוני היושב-ראש, תודה, חבר הכנסת חסון, גם חבר הכנסת חנין, ששמעתי קודם, וחבר הכנסת אטיאס, שאיננו נמצא פה,

חבר הכנסת חסון, שלנוכח ההתרחשויות במרחב בשנתיים וחצי האחרונות, ובעיקר בחודשים האחרונים, כולנו אזור עימות. כולנו. הכול אזור עימות אחד גדול. אני שמתי לב להבחנות שלך בין מקומות ברחבי הארץ, אני לא הייתי מציע לשסות את תושבי קריית-גת או קריית-מלאכי בתושבי אריאל או בתושבי קרני-שומרון, ולא הייתי מציע לשסות את תושבי גוש-עציון או את תושבי מעלה-אדומים בתושבי קריית-שמונה. השיח הזה איננו במקומו. אפשר לקיים שיח על המהות של אזורי עדיפות לאומית, אבל השיסוי הזה אני לא אומר שזה אחד מכם בהכרח, אני מדבר על השיח הציבורי שנשמע כאן סביב החלטת הממשלה,

לפני שלושה שבועות, הוא מיותר, הוא לא במקום. אפשר לקיים ויכוח, אבל השיסוי העדתי,

האופנה הזאת, שאני מאוד מצטער עליה, אני שמעתי כאן את חבר הכנסת אטיאס, השר לשעבר, יש בפוליטיקה הישראלית, דווקא על-ידי אלה המגדירים את עצמם "פוליטיקאים חדשים", איזשהו סדר-יום של שיסוי זה בזה, ואני לא מקבל אותו. אולי אנחנו מהאסכולה הישנה, חבר הכנסת חנין, מאסכולת נפגעי "בלי חרות ומק"י",

אבל השיסוי הוא לא הכרחי,

אפשר, ואני מסכים עם חבר הכנסת חסון, שצריך לקיים בבית הזה דיונים נרחבים מאוד בהרבה מאוד דברים, כולל בחוק המשילות, בחוק משאל עם.

דיברתי ב-03:00,

בנושא חוק משאל עם, שאני מיוזמיו. אה, זה אני אחד מהם, אוקיי, טוב. יצא ככה, על הדרך.

אני מסכים שהשיח הציבורי צריך להתקיים, גם בחוץ וגם פה, בצורה הרבה יותר מעמיקה, ואני הייתי מברך על הדבר הזה.

לגבי חוות בודדים, אדוני היושב-ראש, בכהונתי כיו"ר ועדת הכלכלה בכנסת הקודמת הסמכתי,

הוא ביקש ממני, ואני שמחתי לקבל את בקשתו של חבר הכנסת חסון לקדם את החוק המעולה שלו, הציוני שלו, הנכון שלו, המוסרי והנבון, של קידום חוות הבודדים, ואני אשמח אם תיקח אותי פעם לסיור באחד מהם, חבר הכנסת חסון. אני חושב שעשית שם עבודה

אדוני היושב-ראש, חוק מאוד קונטרוברסלי, עם הרבה מאוד ויכוחים. המיעוטים טענו לקיפוח,

לטיעון הזה, יד ורגל, על חשבונם, שום דבר לא על חשבונם.

60% מגודלה של מדינת ישראל, רובו בכלל ריק, ריק מתושבים, לצערנו. הבדואים ישמחו לשמוע את זה.

אני מזמין אותם לשיח רציף ואמיתי, לא על-ידי קריעת החוק במליאה או שפיכת מים על דוכן הנואמים,

כפי שהיה פה לפני חודשיים בנושא חוק ההסדרה, שגם הוא בעצמו, חבר הכנסת חנין, חוק מאוד מאוד קונטרוברסלי. אני אשיב על ההצעה לסדר-היום, שעיקרה החלטת הממשלה על מפת אזורי עדיפות לאומית, ואולי בניגוד לתשובה הקודמת, אני מצטער שחברת הכנסת גלאון לא שרדה את הדיון הקצר הזה, חברת הכנסת מיכאלי. היא ביקשה תשובה יותר מנומקת, היא זעמה קודם שהתשובה הייתה קצרה והממשלה מזלזלת בכנסת, אז אצתי רצתי, כפי שפעם אמר אחד העיתונאים, להכין תשובה הרבה יותר מנומקת, לשיטתה, אבל היא לא שרדה את הדיון, בסך הכול מדובר על שעה וחצי, פחות או יותר.

נאחל לה שנה טובה.

חברת הכנסת גלאון איננה נמצאת פה, והיא העירה את ההערה.

חברת הכנסת מיכאלי, שהציגה את ההצעה לסדר-היום, דווקא לא העירה. אולי היא לא קיבלה את תשובתי, אבל הערתה לא נשמעה. כן,

הייתה אמירה לקונית, שיום אחד יהיה נגיד ונודיע לכם,

עניינית, עניינית.

לפעמים לא צריך להאריך בדברים. היא לא הייתה עניינית, היא פשוט הייתה לא לעניין. ברור שיום אחד יהיה נגיד או נגידה, אלא אם כן, יהיה נגיד. קרה מה שקרה.

זאת שאלה,

אני לא רציתי להתייחס לזה, אבל אם כבר שאלת,

אני לא חושב, חברת הכנסת מיכאלי, בין אם הממשלה הייתה בראשות מפלגת העבודה, או בראשות הליכוד, או בראשות מפלגה אחרת,

גם זה קרה בהיסטוריה הפוליטית שלנו, שממשלה כלשהי הייתה יכולה לחזות את המקרה הפרטי של המועמד יעקב פרנקל ותקרית הדיוטי-פרי. זה לא עניין של הממשלה הזאת או ממשלה אחרת. המקרה הזה הוא מקרה שאני באופן אישי מאוד הצטערתי שהתרחש, באופן כללי, ובאופן ספציפי, כיוון שהמינוי המקצועי של יעקב פרנקל יכול היה להיות מינוי טוב ומקצועי. אם זה היה רק מקרה אחד אז אף אחד לא היה

וקרה מקרה גם לגבי המועמד שהחליף אותו. זה קרה גם לגבי המועמד שהחליף אותו וגם לגבי המועמד שבא אחריו,

למה התחילו את זה חצי שנה אחרי ההודעה ולא בזמן, למשל? כפי שאת זוכרת, אנחנו הסכמנו, הממשלה הסכימה שיתקיים דיון מעמיק בנושא בוועדת הכספים ובמליאה, ובוודאי הדבר הזה יתקיים כשנשוב מפגרת הקיץ. לגבי

הגבולות הנוכחיים הכוונה בקעת-הירדן במזרחה, במערב הים, כמובן יהודה ושומרון בתוך השליטה הישראלית. זה לא הגבול.

אלה הם הגבולות של ישראל נכון להיום, ואני מודה לאלוהים,

ואת צריכה לעשות בדיוק כמוני. אני לא מאמינה באלוהים. בסדר, אז תעשי את זה בלי להאמין. תודי למי שאת רוצה להודות לו, שלמשל בגבולנו הצפוני, ברמת-הגולן, לא היה שום שינוי ב-20 השנים האחרונות, על אף רצף של ניסיונות כושלים של ראשי ממשלות שנבחרו בצורה לגיטימית לשנות את הגבול ולהחזיר אותנו לקו הכינרת.

לא השתנה הגבול ברמת-הגולן, כי אז היינו מקבלים את הטרגדיה הסורית הזאת בעין-גב,

או ב"לונה גל".

זה הקשר, הקשר הוא שטוב לנו בגבולות הנוכחיים, ואני מאמין שצריך להישאר בהם.

ברמת-הגולן אנחנו מקבלים את הטרגדיה הזאת היום? אם לא היינו ברמת-הגולן או על רמת-הגולן, הסורים היו שם.

זה מאוד קשור. תאמין לי שזה קשור. אבל אתם יכולים להחזיק בעמדתכם, שנסיגה מרמת-הגולן הייתה מביאה שלום עם סוריה. אני מכבד את עמדתכם, אבל חולק עליה. הקריטריון השלישי, אדוני היושב-ראש,

ברמת-הגולן באמת נקבע גבול של מדינת ישראל, שלא כמו, אכן, על רמת-הגולן הוחל החוק הישראלי, ולצערי על יהודה ושומרון עדיין לא הוחל.

אם אתה מקבל את גבולותיה הנוכחיים של מדינת ישראל, הם לא כוללים את יהודה ושומרון.

אז אני אסביר את דברי בצורה יותר טובה: הגבולות שבהם ישראל יושבת היום, וגם יושבים בהם מתיישבים, וגם הצבא נמצא בהם, הם הגבולות שצריכים להישאר גבולותיה של ישראל, עם בקעת-הירדן מאוזרחת, מיושבת, ובנוכחות צבאית של מדינת ישראל. זוהי עמדתי. את יכולה לחלוק עליה, אבל זוהי עמדתי.

אבל אי-אפשר להגיד "גבולותיה של ישראל".

אני מודה לך על התיקון. יישובים מאוימים זה הקריטריון השלישי. יישובים באזור יהודה ושומרון שפיקוד מרכז בצבא הגנה לישראל, אדוני היושב-ראש, קבע כי הם ברמות האיום הגבוהות ביותר. יישובים חדשים, קריטריון רביעי, יישובים שטרם חלפו חמש שנים ממועד אכלוסם או עשר שנים ממועד התחלת עבודות הפיתוח, המאוחר בהם. והקריטריון החדש, יישובים צמודי גדר, יישובים שנמצאים עד קילומטר מהגבול. הקריטריון הזה לא הוסיף יישובים למפה. אולי בהמשך למה שאמרתי קודם, אדוני היושב-ראש, לשמחתנו הוא רק מאפשר הבחנה ותעדוף של יישובים אלה בנפרד מכלל היישובים. החידושים והשינויים במפה הקריטריונים במפה הנוכחית שאישרה הממשלה בפעם האחרונה זהים כמעט לקריטריונים במפה משנת 2009, בשני שינויים:

תיקון הגדרת יישוב חדש, במפה הקודמת הגדרת יישובים חדשים כללה גם יישוב קיים המתעתד לשנות את צביונו

אוכלוסייתו בשיעור שלא יפחת מפי-שבעה מגודלו הקיים, עד סוף תוקף החלטה זו. המפה החדשה מגדירה במפורט מהו יישוב חדש, וכוללת רק יישובים חדשים. חבר הכנסת מיכאלי, אם נרצה בכך או לא נרצה בכך, היישוב חריש איננו עומד בקריטריון הזה. הגדרות אפשר לתפור. אני מסכים אתך.

כל חוק ניתן לשינוי, ואפילו את המחשבים שבהם אנחנו מוצאים את החוקים מזינים בני-אדם.

ההאשמה כלפי הממשלה, שכיוונה כלפי אוכלוסייה מסוימת. האחרון שאתה יכול להאשים, אתה יודע, שמעלה על דעתו להיות נגד אוכלוסייה מסוימת בשל היותה אוכלוסייה מסוימת,

ובעניין הזה אני יכול להגיד לך, גם ראש הממשלה, מהיכרות די טובה. החידוש הנוסף הוא הוספת ההגדרה של יישובים צמודי גדר, כפי שאמרתי קודם. ובכל מקרה, חברת הכנסת מיכאלי, הממשלה מאשרת קריטריונים, ולא יישובים. היישובים נגזרים מהקריטריונים על בסיס הנתונים שנמסרים לממשלה על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המרכז למיפוי ישראל וצבא הגנה לישראל, וברור שהממשלה אינה מתערבת בהם. ולכן הדיפרנציאציה הזאת, חבר הכנסת חסון, שניסו לקיים בשיח הציבורי הישראלי, חשוב לדבר בפלאפון, אני מזכיר לך שעשינו יחד את הרפורמה הסלולרית, כשהייתי יו"ר ועדת הכלכלה והיית חבר חרוץ בה, עכשיו זה גם זול יותר,

הקריטריונים האלה, שנקבעו על-ידי צה"ל, חלים גם על חלק, אדוני היושב-ראש, מיישובי יהודה ושומרון, ולכן הדיפרנציאציה, כפי שאמרתי, והניסיון לשסות את יישובי יהודה ושומרון, את תושביהם, בתושבי קריית-גת או קריית-מלאכי, או/ו ההפך, אינם במקומם. אני חושב שבגדול ניתנה התשובה. האם אתם שאלתם גם על ביתר-עילית? נדמה לי שחבר הכנסת אטיאס הציע. אני אשיב לו, ובזה אני אסיים. היישוב ביתר-עילית נכלל במפת העדיפויות, כפי שאמר השר לשעבר אטיאס, בשנת 2009, מאחר שסווג על-ידי צבא הגנה לישראל כיישוב מאוים בדרגה 3. בסיווג מעודכן לשנת 2013 סיווג צה"ל את ביתר-עילית בדרגת איום 2. ביתר-עילית הוצאה אפוא מהמפה בשל עדכון הסיווג שלה על-ידי המלצת צבא הגנה לישראל, ולא בשל החלטת מדיניות כלשהי של הממשלה. אדוני היושב-ראש, הממשלה מסכימה להצעת המציעים, או לקיים דיון במליאה, או להעביר את הדיון לאחת מוועדות הכנסת. בכל מקרה, רק אולי לפני סיום, לגבי ירושלים, שגם היא בתוך השיח הזה, אני מודיע לכנסת שהממשלה הזאת, כמו חלק מן הממשלות הקודמות, רואה בירושלים עיר בעלת מעמד מיוחד, בשל היותה בירת ישראל. אין בהחלטה על מפת אזורי העדיפות הלאומית הכללית כדי לגרוע מסמכות הממשלה, משרדי הממשלה ורשויותיה, להעניק הטבות ייעודיות לעיר ירושלים, וזאת כמובן אף מעבר להטבות הניתנות לאזורי עדיפות לאומית, שהרי כידוע ירושלים השלמה והמאוחדת לנצח נצחים היא על ראש שמחתנו. אני רוצה להודות לכם ולאחל, אדוני היושב-ראש, לכל בית ישראל בארץ ובתפוצות חג שמח, שנה טובה וחתימה טובה. תודה רבה לסגן השר אופיר אקוניס. המציעים מציעים להעלות את זה לוועדת הכלכלה. מי בעד להעלות את הנושאים? הצעה נוספת.

בבקשה, חבר הכנסת דב ליפמן. כבוד היושב-ראש, אני ישבתי פה כמעט כל הדיון, ושמעתי מילים מחבר כנסת שמייצג את יהדות התורה, אנשים דתיים וחרדים, עמדת התורה, כאילו, ושמעתי שהוא אמר עליך, גם עלי וגם על סגן השר, שהוא לא מוחל. שבוע לפני ראש השנה הוא אמר: אני לא מוחל. היה חשוב לי להגיע לפה ולחכות, לקרוא את המילים של הרמב"ם, כדי שכל עם ישראל ידעו מהי עמדת התורה בכל הנושא של מחילה, אפילו אם אנחנו כן חוטאים. כתוב ברמב"ם, הלכות תשובה, פרק ב', הלכה י': האיש אשר מבקשים ממנו מחילה ימחל בלב שלם, ולא יהיה אכזרי, כי אין זה ממידת ישראל לנטור טינה, אלא מידת עשיו. אבל דרכם של זרע ישראל הוא להיות קשה לכעוס ונוח לרצות. וכשהחוטא מבקש ממנו למחול, ימחל בלב שלם ובנפש חפצה, ואפילו הצר לו הרבה, לא ייקום ולא ייטור. ולהפך, כשיבקש למחול, לא רק שימחל, אלא אף יתפלל על המבקש לטובה. אז פשוט היה חשוב לי להגיד שאנחנו מוחלים לו על מה שהוא אמר, וגם מתפללים לטובתו, ואני גם מבקש את זה ממנו, אבל כל עם ישראל ידעו שכך היא דרכה של התורה, ולא מה שהוא הציג פה. כתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל. תודה רבה לחבר הכנסת דב ליפמן. אנחנו נעבור להצבעה. לפי הצעת המציעים, נעביר את זה לוועדת הכלכלה. מי בעד? נגד? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה.

בהזדמנות הזאת, לפני סיום, נאחל שנה טובה לכל חברַי חברי הכנסת והשרים ולכל בית ישראל. שנה טובה ומבורכת. תם סדר-היום. הישיבה הבאה